שינויים בתקציב.

30001, משרד העלייה והקליטה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 287,555 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט הבא: תוכנית 301102, מינהל ואמרכלות 41,104

אין פה עניין של ניצול. אין פה שיקול דעת. אתה משלם למקבצים לפי חוזי השכירות. גם אומר שחלק מהעודפים הם בעקבות- - - ניתן לו לסיים ואז נשאל. הלאה. תוכנית 301204, חטיבת רשויות ארגונים וקהילה, 62,846 אלפי ₪ ותוכנית 301208, עידוד עלייה, 23,546 אלפי ₪.

אתחיל. לסעיף הראשון שהקראת,

41 מיליון שקל - לא מבין את הסעיף הזה. בבקשה, משרד הקליטה.

אני מתכנון מדיניות ותקציבים, משרד העלייה והקליטה. התוכנית הראשונה, התפעול והמינהל של המשרד, יש בו כל הוצאות השכירות של מבנה המשרד, יש הוצאות המחשוב, הוצאות התפעול השונות וכן ההוצאה של המשרדים שלנו בנתב"ג יש לנו משרדים בנתב"ג שאנו מקבלים את העולים. כל העלויות האלה נמצאות בתוכנית הזו. משרדים בתוך הטרמינל?

שכירות אתה משלם אחרי חצי שנה? מי שהשכרת ממנו בדצמבר אתה משלם לו עכשיו?

הסברתי על התוכנית. העודפים הם בעיקר מהוצאות מתמשכות. יש לנו הוצאות אבטחה, אנו מסיעים עולים שמגיעים לנתב"ג. אז אתם מלינים שכר כאן, כי אתה מדבר על שכר, על מאבטחים וכו'.

ההתקשרויות שלנו רצות קצת קדימה. 41 מיליון שקל זה סכום גדול. אתה מלין שכר לאנשים. משלם לו אחרי חצי שנה. אנחנו ביולי. אנחנו לא מלינים שכר, ההתקשרויות שלנו לא מסתיימות ב-31 בדצמבר הן רצות קצת קדימה לשנה העוקבת. יש לנו הוצאות גם המחשוב בסעיף הזה שזה החלק העיקרי מתוך ה-41 מיליון שקל, ויש לנו כאמור התקשרויות שרצות כמה חודשים קדימה למהלך השנה העוקבת. מכל זה העודפים שלנו נובעים. לאן אתם מסיעים את העולים? מרגע שהם נוחתים עד המקום שבו הם עתידים לגור. כולם מקבלים הסעה? כן. כשמדברים על דיור, מדברים על 99 מיליון שקל תוכל לתת פירוט, כמה דירות נבנות לקשישים? ובעיקר איזה פתרונות דיור יש היום לעולים חדשים? אני מבקש לא לערב מין בשאינו מינו. אני רוצה לדעת כמה דירות מקבלים? נכנסת עם שאלה אחרת. לחמד הייתה שאלה כמה דירות יש בעניין הזה? משרד הקליטה שוכר כ-11,000 מקבצי דיור שנותנים פתרונות לכ-13,000 קשישים. לא בונים יש לנו התקשרויות ארוכות טווח בשכירות, כפי שאמרתי, לכ-13,000 קשישים. היה שינוי במספר הדירות האלה? היה יותר?

מה קרה בשלוש השנים האחרונות? כ-15 שנה שאין לנו מקבצים חדשים. היו לנו בעשור האחרון כמה פרויקטים של בינוי על קרקע חומה שהמשרד נתן מענקים למי שיבנה מבנים גם לקשישים על קרקע חומה. בשנתיים האחרונות לא היו פרויקטים חדשים. יש פרויקט אחד שהוא בתהליך וצפוי להסתיים עד סוף השנה הזו או בתחילת השנה הקרובה. אציין, שעיקר העודפים פה בתקנה, עיקר ה-99 מיליון נובעים לא מדיור אלא כשהתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ונערכנו לקלוט את כל העולים שהגיעו נפתחה תקנה ייעודית לכל הסיוע המיוחד שנתנו לעולים, למי שברח מהמלחמה או מי שעלה מרוסיה. התקנה הזו נפתחה בתוכנית הזו, ורוב העודפים כאן הם מהתקנה הזו. יש לך מידע, כמה קשישים מחכים לדיור עכשיו? בתור של משרד העלייה והקליטה יש לפי הידוע לי, כ-18,000 קשישים שמחכים לדיור. כולם מאוקראינה ורוסיה? אין לי הפירוט. כי היה גל עלייה. או זה רק מהגל האחרון?

זה על פני כמה שנים. כמה יוצאי אתיופיה בממתינים?

פירוט לפי ארץ מוצא של הממתינים אין לי. אני יכול לברר ולהשלים. 18,000 קשישים מחכים לדיור. בבקשה. שתי שאלות, אדוני. כשעליתי לארץ ב-98' לא הייתה לי כאן משפחה וקיבלתי בית מלון לשבוע או לחמישה ימים,

יש את זה היום לעולים שאין להם פתרונות דיור? מגיע עולה, אין לו דירות. בדרך כלל אם אני שם בצד את מי שעלה בעליית חירום, בדרך כלל מי שעולה יודע היכן הולך ללון. זה ממש לא נכון. במקרים חריגים יש דירות קלט בשיתוף הסוכנות היהודית והרשויות המקומיות. אז יש פתרון למקרים כאלה.

תוכל לספר על תוכנית או מבצע עולים הביתה,

כאמור במסגרת עולים הביתה נערכנו לטפל בכל מי שהגיע. העודפים למעשה היו עבור יתרת ההתקשרויות שלנו להפעלת מלונות שהפעלנו בסוף 22' ותחילת 23' למי שהגיע. גם הרחבנו חלק מהסיורים שלנו שיהיה בתחום העברית, בתחום התגבור הלימודי, לקליטת תוספת הילדים שהגיעה. המבצע נמשך היום? כן. לא היה שינוי.

לגבי חטיבת הפרט, כאן כתוב גם תושבים חוזרים. כמה מתוך התקציב הזה הולך וכמה תושבים חוזרים יש לנו? תושבים חוזרים, לפי הגדרת המשרד, זה בדרך כלל מי ששהו בחו"ל מעל 5 שנים ואז חוזרים. חלק מהנושאים הם רק לעולים חדשים, חלק הם גם לתושבים חוזרים, סיוע למדענים למשל שחוזרים אחרי חמש שנים, הם מקבלים סיוע. יש גם סיוע בתעסוקה. את הפילוח בין תושבים חוזרים לעולים חדשים אצטרך לבדוק. כמה מקבל כל אחד בעזרה לשילוב לעבודה? זה משתנה מאוד. בתוך חטיבת הפרט, יש הרבה מאוד סיועים, יש קהל מאוד רחב, סטודנטים, עולים, שזה יהיה בתחום ההכשרה המקצועית, בתחום היזמות. יש נושאים שונים. קשה לומר את הסכום הממוצע כי זה שונה מאוד בין כל עולה לעולה או בין כל תושב חוזר לתושב חוזר. לכן את הנתון שך כמה מתוך תקציב החטיבה מיועד לתושבים חוזרים אצטרך לבדוק מול המשרד ולחזור לוועדה. אותה תוכנית, כמה מדענים עולים קיבלו סיוע? שנדע כמה מדענים עולים, כמה מדענים חוזרים. איזה פוטנציאל עליה יש היום ואנו לא מנצלים אותו. אני אצטרך לבדוק מול האגף המקצועי. אתם רוצים לדעת כמה בסך הכול בשנה שעברה? שאדייק את השאלה.

כמה מדענים עולים קיבלו סיוע דרך המשרד. יש ירידה רצינית בהכנסות המדינה. קיבלנו את זה מטמיר הבוקר. לגבי תוכנית 301204, לא הבנתי למה היא משמשת. זה מאוד אמורפי. יש כמה סיועים פה. מדובר יותר בקליטה החברתית. בתוכנית הזו יש התקציב של לימודי עברית במסגרת שוברים לאולפנים פרטיים, יש הסיוע התגבור הלימודי גם בגיל היסודי וגם העל יסודי. יש תוכניות הרווחה שאנו מפעילים.

- - כמה שעות מקבל תלמיד היום? מקבל 6 שעות שבועיות אם אני זוכר, לתוכניות שהמשרד מפעיל, תוכנית יעל ליסודי ותוכנית- - - לגבי עידוד עלייה, זו סוגיה קריטית היום, בטח לאור המגמות של השנתיים האחרונות.

שמעתי מהשר שהפוקוס של המשרד עובר מברית המועצות לשעבר למדינות אחרות מבחינת עידוד העלייה.

המשרד רוצה להשקיע במאמצים לעודד עלייה מארצות המערב. כלומר פחות להשקיע במדינות ברית המועצות לשעבר, יותר להשקיע במדינות המערב ופחות להשקיע בברית המועצות לשעבר. אני רוצה להבין, כי הפוטנציאל של העלייה היום מחבר העמים הוא עצום, ודווקא בעת הזו החלטתם להשקיע פחות. אתם לא מדברים על יהודים אלא על זכאי חוק השבות. ולדימיר, הוא אומר לך, שיש היום עלייה מאוקראינה,

ושם יש עלייה שלא צריך לעודד כי גם בגלל המצב באים היום עולים. עידוד העלייה הוא מושג רחב. למשל מצרפת אתה רואה פחות. הוא אומר לך שם אני רוצה גם שיהיה אותו דבר, אני רוצה להעלות שם את הכמות, לכן אני מביא יותר עולים. אני רוצה היום להביא לא יודע, בהסכמי הבראה ממרוקו. אנו גם רוצים עולים ממרוקו. אז כמה מבחינת אחוזים מהתקציב? טוב, אנחנו מצביעים. אנחנו מדברים על סכום של 287 מיליון שקל ו-555,000 שקל. זה סכום ענק, ואתה לא יכול להעביר את זה בחמש דקות. אולי תשכנעו אותי בסופו של דבר להצביע בעד. בסעיף 2, 301201, 100 מיליון שקל, כשאנחנו יודעים שבפועל יש הרבה מאוד עולים שעדיין מחכים לדיור ציבורי. למה לא רכשו בכסף הזה, 100 מיליון שקל, שנת 22', דירות לאותם אנשים? כפי שאמרתי, אנו לא רוכשים דירות. פתרונות דיור.

למה 100 מיליון שקל נשארו ב-22'? כאומר רוב התקציב הזה מיועד לפעולות שעשינו לקליטת עליית חירום מרוסיה ואוקראינה. נפתחה תקנה ייעודית בתוך התוכנית הזו. אז לא צריך את הכסף אם כך זה כבר נגמר. אני רוצה להבין, איך המדינות של עידוד העלייה נקבעת? מי קובע מה המדיניות? איך מעודדים עלייה? שאלה חשובה לאור התשובה שקיבל על אוקראינה ורוסיה. מאיזו מפלגה השר שקובע את סדר העדיפויות? מה זה קשור? הנקודה הזאת מאוד חשובה. בסוף אנו צריכים לראות איך אנו מעודדים עלייה. מדינת ישראל היא מדינה שקולטת עלייה. היא רוצה להיות מדינת הלאום של העם היהודי בכל התפוצות ולכן צריך לראות מה המדיניות שנקבעת כדי לעודד עלייה. האם זה עניין כלכלי או אחר. או האם זה עניין פוליטי. תשובה. בשנתיים האחרונות חלה ירידה מאוד גדולה בהיקפי העלייה מארצות המערב. לכן השר כשנכנס לתפקיד רצה להחזיר את העלייה לממדים ולהעלות אותם עוד יותר ממה שהיה. יכול להביא מספרים לגבי העלייה מארצות המערב? מתחילת השנה עד עכשיו מארצות הברית עלו כ-360 עולים, מצרפת 160, מבריטניה פחות מ-100,

ברזיל, דרום אפריקה גם כן. מתי התחילה הירידה מארצות המערב? מהקורונה ובניגוד לארצות אחרות שהתאוששו לאחר מכן - המגמה נמשכת עוד השנה. אולי לא רוצים לעלות למדינה שהיא פחות ליברלית. יכול להיות שזה התחיל בזה שהם ראו שהמגמות ברורה. רוצים התייעצות סיעתית. 13:27 הצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:23 ונתחדשה בשעה 13:27.) אני מחדש את הישיבה.

מי בעד אישור הבקשה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. רביזיה. פנייה 36001 36001, תעסוקה. בבקשה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 22' לשנת התקציב 23' בסך של 565,210 אלפי ש"ח במזומן

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים לתוכנית הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתי לאוכלוסייה הערבית והחרדית,

פרויקט ארוך טווח, וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. בנוסף לתוכניות

סיבות מרכזיות: בתוכנית זו מבוצעות

נמשכות גם לשנת 23' בהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות. תוכנית 364302 - 10,761 אלפי ₪.

לצורך הפעלת תוכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות ליותר משנת תקציב אחת. תוכנית 364403 187,242 אלפי ₪.

אבל השוברים ממשיכים בהתאם לאבני דרך. מה שהיה אז. השוברים אכן חויבו מייד אחרי משבר הקורונה אבל הם משולמים בהתאם לאבני דרך, אז לוקח זמן לשלם את ההתחייבויות הקיימות. תוכנית 364405, 21,755 אלפי ₪. מדובר בפעילות של בתי ספר מקצועיים שהפעילות בהם מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב ולכן ההתחייבויות בהם חוצות שנת תקציב. תוכנית 364406, 26,213 אלפי ₪, פעילות המכללות הטכנולוגיות שוב, מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב לכן נוצרו העודפים. תוכנית 366001, 40,048 אלפי ₪, רשות השירות האזרחי לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והלאומי. הבנו. שאלות, בבקשה. מה זה: במזומן? כתוב: הפנייה נועדה מזומן. יש את זה במזוודות. בגלל שנלחמים בפרוטקשן שיש במדינת ישראל ושר לביטחון פנים שולט בכל העניין, לכן הוא צריך להעביר גם במזומן כדי שיצליח לפתור את הבעיה שיש לנו היום. בגלל שמדובר בתעסוקה סוגיה מאוד חשובה ומשמעותית, אני יודע לומר שבאוכלוסיות מסוימות סוגית התעסוקה היא מאוד מורכבת, ואני שואל גם בהקשר הקהילה האתיופית, לאורך כל מסעיף 4 והלאה, כמה באמת יש מענה בסוגי התעסוקה לקהילה האתיופית? עברה החלטת ממשלה, מתגבשת חדשה לשילוב יוצאי אתיופיה בתעסוקה. אנו בונים תוכניות יחד עם רשויות ויחד עם מפעילים חיצוניים לשילוב העדה בשוק העבודה, דרך מרכזי הכוון שפועלים, שיכולים לגשת לשם, דרך קהילה וכו'. העודפים האלה יסייעו לתוכניות האלה? כן, בין היתר העודפים האלה הם בגין התוכניות האלה. זה תוכניות שכבר החלו קודם לכן?

הייתה החלטת ממשלה שנתנה 20 מיליון שקל לפעילות תעסוקה של יוצאי אתיופיה.

בסעיף 2 מדובר גם בפקחים בעבודה? כמה פקחים יש לנו

כמה נהרגו מתחילת השנה וכמה נפצעו, אם יש לכם הנתונים האלה? אין לי הנתונים עכשיו על נפגעים בתאונות עבודה. כמה פקחים את יודעת? אם אפשר להגיש כמה זה קרה משך כל השנים מאז ממשלת גולדה. כמה פקחים יש לנו? אני מדבר בשיא הרצינות. אנחנו מדברים על חיי אדם. הרבה אנשים נהרגים. האם כתוצאה מהרבה תאונות שקורות בעבודה, האם הוספתם פקחים, האם יש תוכנית להוסיף פקחים? כמה פקחים יש? בנושא הזה אני חושב שכולנו מסכימים. יש לנו כ-100 פקחים נכון להיום במשרד העבודה. לפני כשלוש שנים הוספנו כ-60 פקחים. השנה הוספנו עוד, אז סך הכול יש 100 פקחים. השנה הוספנו עוד 10. כמה היה לפני שנה? סביב 80, 90 פקחים. היום יש יותר כי הוספנו. לפי העבודה שאתם עושים, כמה פקחים אנחנו צריכים במדינת ישראל היום? אין לי פילוח הצורך. אני יכולה להעביר לך את המספרים. אנו רואים שגם הפקחים האלה מצליחים להביא תוצאות. ראינו תוצאות בירידות בתאונות עבודה, רואים יותר עיצומים שמוטלים על החברות. בסעיף 4 את מדברת על 172 מיליון שקל, על עידוד אוכלוסייה ייעודית. את דיברת על חרדים וערבים. מה בנושא הדרוזים? נכנסים כאן? דרוזים זה תחת החלטות ממשלה רוחביות שעברו, 550, 1279, 549. זה כל ההחלטות האלה שגם הדרוזים וגם האוכלוסייה הערבית וגם הצ'רקסית מקבלת מענה. אנו מדברים על 172 מיליון שקל מתוך כמה תקציב שהיה בסוף 22'? בסוף 22' סיימנו באגף הזה עם 487 מיליון שקלים. אז פחות מחצי מהכסף לא נוצל. אבל החלטת הממשלה עברה ב-22'. התחילה ב-22'. התחלנו לממש את התוכניות. התחלנו את תוכנית העבודה היא החלה ב-22', לוקח זמן להתחיל להניע תוכניות, להניע מכרזים, לכן יש העודפים האלה. כמה תקציב יהיה ב-23' חוץ מה-172? כמה תקציב ייעודי לתוכנית הזאת? אנחנו עכשיו בונים תוכנית עבודה. אם אני באמצע 23' לא יודע כמה תקציב יהיה ל-23', את מעבירה מ-22' ל-23'. אני עוד מעט מסיים 23'. את בונה תוכנית עבודה ל-23'? ומבקשת להעביר 172 מיליון?

אומרת שהיא בונה תוכנית עכשיו. כשהיא בונה תוכנית זה לא רק לשנה הזו. יכולה להיות תוכנית חומש. הרב גפני, יש לי הצעה שישאלו אותי את השאלות האלה. אני אשיב. אני שואל אותה שאלה מאוד חשובה. כמה תקציב מיועד ל-23'? אולי לא צריך תקציב בכלל. נביא את הפנייה הזאת בדיונים הבאים, כשהיא תגיע לדיוני הוועדה, ונדבר על זה. אני כרגע לא מול הפנייה הבאה. לא שאלתי אותך על הפנייה הבאה. שאלתי כמה תקציב יועד לתקציב הזה, של עידוד תעסוקה לאוכלוסייה ייעודית? ב-23' יש 197 מיליון שקל. אנחנו מדברים על תקציב סוף שנה לעומת תקציב בסיס. תקציב בסיס זה 197 מיליון שקל. עם כל התוספות נגיע לסכום דומה בסוף 23'. יש לי שלוש שאלות.

בקצרה.

ראינו בדוח התעסוקה ששיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עדיין נשאר מאוד-מאוד נמוך, 53% עם שכר ממוצע של 8,500 שקל. מה אתם עושים כדי לעודד תעסוקה בקרב גברים חרדים? יש מגוון כלים שמיועדים לאוכלוסייה החרדית בתוך זרוע העבודה. הכלי המרכזי הוא מרכזי הכוון שנקראים מרכזי מפתח. יש 12 מרכזי הכוון שמפוזרים בכל הארץ. השניים הגדולים נמצאים בבני ברק ובירושלים, והנוספים בריכוזי האוכלוסייה החרדים. יש גם במודיעין עילית?

הם מיועדים לאוכלוסייה החרדית. המרכזים האלה מהווים הכלי המרכזי. אותו אדם שמחפש להיכנס לתעסוקה מגיע, עובר הכוון, יש סט כלים תעסוקתיים שעוזרים לו, נותנים לו הכשרות, ואוצ'ר, כל דבר שמתאים למסלול האישי שלו וגם בהתאם לכישורים שיש לו. אלה מרכזי הכוון. יש לכם יעדים? אם היום אנחנו עומדים על 53%, לאן אתם רוצים להגיע עד 2030? יש יעדי התעסוקה שהממשלה אימצה בהחלטת ממשלה. מה היעד? אם איני טועה, 60% ב-2030. גם לא. שאלה שנייה, לגבי כל מערך ההכשרות, אני יודע שזה היה מפוזר לפני הקורונה בין ארבעה משרדים. איך זה מתנהל היום, איפה נמצא מערך ההכשרות המקצועיות? נמצא במשרד העבודה? במשרד הכלכלה? חלק היה במשרד האוצר. כי הכול התפרק פה. עד סוף 22' משרד העבודה ניהל את רוב ההכשרות, זרוע עבודה הייתה זרוע שניהלה, במשרד הכלכלה. אנחנו היינו זרוע נפרדת שניהלה את רוב ההכשרות. הייתה החלטת ממשלה בנושא שעסקה בחלוקת הסמכויות בין משרד העבודה למשרד הכלכלה, החלטת הממשלה הייתה בינואר 23', שעסקה בסמכויות בין המשרדים. אז היום זה במשרד העבודה כל המערך או חלק נשאר במשרד הכלכלה? המחלוקת עדיין לא נפתרה. ואיך זה משפיע על העבודה השוטפת?

כמה אנשים עוברים הכשרה מקצועית בשנה בערך?

זה לא בתי ספר אלא זה מכללות מפוקחות. יש כ-60

רוצים התייעצות סיעתית לפני הצבעה. נצביע ב-13:49. (הישיבה נפסקה בשעה 13:45 ונתחדשה בשעה 13:49.) אני מחדש את הישיבה. מי בעד העברת 36001?

אסביר. לא מדובר בפעילויות שבוצעו בשנה הנוכחית אלא בגין פעילות שבוצעה כבר לפני שנה וחצי אבל התשלומים לספקים אורכים זמן כי נדרשים לקבל דוחות ביצוע, בקרה של רואי חשבון.

מתוכם 9 מיליון ו-460 אלפי ₪ מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. תוכנית מס' 2,

56 מיליון ו-915 אלפי ₪. תוכנית מס' 3 206202,

91 מיליון ו-781 אלפי

4.5 זה מתוך ה-30 ובאופן כללי באותה תוכנית מעבירים כמעט 70 מיליון. תוכנית 6, 206601, המינהל לחינוך התיישבותי, 190 מיליון ו-188 אלפי ₪, מתוכם 756 אלפי ₪ מתוך המסגרת

או לקליטת מורים חדשים שסיימו את הלימודים?

הזו, תנאי שירות והכשרת עובדי הוראה, כל התוכנית שמיועדת להכשיר את עובדי ההוראה, בין אם זה עובדי הוראה חדשים ואז התקציב מיועד עבור המכללות

בגלל שאנו באמצע שנת לימודים, תשפ"ג נגמרה אבל כשנכנסנו ל-23' הייתה בעיצומה, יש צורך בהעברת העודפים כי צריך להתחייב על כסף שלא מספיק לצאת. תודה רבה. אגב, היה 12 מיליון של תרבות חרדית שאושר.

שאלה קצרה. תוכנית 7, יש פה מיליארד ו-335,000 ואני רואה שיש שם סעיף ג', מדבר גם על קליטת עלייה. הגעתי לפה מוועדת קליטה ועלייה, ואני מבין שחסר מיליונים לקליטת העלייה. איך יש מצב שפה יש יתרות ושם חסר? כי זה עודפים.

מנוצל.

מחויבים. תשובה. עוד שאלה אחת. קח בחשבון שאחרי 14:00 איני יכול להצביע. חצי דקה. סעיף ג לא מופיע כלל בפירוט למה נוצרה היתרה. קליטת עלייה, סעיף

אסביר. מדובר בעודף מחויב. נוצרה התקשרות מול ספק בגין איזושהי פעילות, אך לא הספיקו לשלם לו במזומן, אבל המשרד יודע שיצטרך לשלם לו. לכן הוא רושם התחייבות ומעביר. למה רצים להביא לנו את חוק המזומנים לכאן? הכול במזומן ורצים להביא. אדוני היושב-ראש, בגלל שזה העברה תקציבית לחינוך אני לא עושה התייעצות סיעתית. כל הכבוד. מי בעד ההעברה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההעברה אושרה. שאלת לגבי ה-12 מיליון. של התרבות החרדית. התקציב כפי שהיה בהמשכי הוא ניתן ולכן הוא ימשיך במהלך השנה השוטפת. מתי נראה את זה? התקציב יועבר ברגע שתועבר הפנייה התקציבית הבאה, הקרובה. מתי תגיע? אנחנו עובדים על הפנייה.

שנוכל להניח אותה על שולחן הוועדה בתקופה הקרובה. לא יודעת להתחייב על מועד ספציפי אבל אנו עובדים על זה בימים אלו. אנחנו אמורים להגיש את הפניה לאוצר מקווה השבוע. יש לכם עוד דברים שצריכים פה בפנייה תקציבית? זו פנייה גדולה. השבוע אני מקווה שנצליח להעביר אותה לאוצר, צריכים להיכנס מרכיבים נוספים בפנייה הזו ואז היא תוגש לוועדה. פריצקי, את הרווחה נביא מחר בעז"ה, הפנייה הראשונה בשעה 13:00. תודה רבה, הישיבה נעולה.